שלום לכולם,

ח' בחשון התשפ"א (26 באוקטובר 2020). נדון בקריסת המסעדות והמסעדנים, זהו נושא שני מתוך שלושה בהם אנחנו עוסקים בהשלכות הענפיות של המשבר

מדובר באחד הענפים שנפגעו הכי הרבה בקורונה, מדובר בענף שמעסיק מעל 200,000 עובדים שנפגע אנושות ממודל החל"ת. מסעדנים בכל הארץ מדווחים כבר תקופה ארוכה שפשוט אי-אפשר למצוא מלצרים. סיירתי מצפון ועד דרום ואי-אפשר למצוא עובדים. זה מעודד כלכלה שחורה והם

אבל אפילו אם בין סגרים היו מאפשרים להם לעבוד אזי המסעדות היו מצליחות לצלוח את התקופה הזו יותר טוב. בסופו של דבר חבטו בהן מכל כיוון. יש סוגיה של הקושי למצוא עובדים. מסעדה רוצה לגייס שוטף כלים, הם לא מצליחים לגייס ישראלים שיעשו את זה אז הם שוכרים מהגרי עבודה. לפי חוק הפיקדון הם נדרשים להפריש

אנחנו נמצאים בתקופה שאמורה להיות תקופה של יציאה מהסגר והקלה במגבלות,

שאנחנו נכנסים לחיים בנוכחות קורונה. מה הבעיות הספציפיות שמונחות לפתחכם ומה הן דרכי הפתרון שאתם מציעים,

הסיבה הראשונה היא שאנחנו נכנסים לחורף,

במציאות הזו הרבה יותר קשה להפעיל את העסק במודל דומה למה שהיה בסגר הראשון שבו הושבנו אנשים בחוץ הפלטפורמה הזו פחות רלוונטית בתקופת החורף.

בגלל שהם מדממים כבר אחרי שמונה חודשים של משבר קשה, וזה יקשה מאוד על פתיחת

אם ירושלים עכשיו - - - וגם לא משנה כמה גדול המקום.

והזכרת זאת, אין סגר באף מקום בעולם כמו שיש פה. אין חיה כזו באף מקום.

לאחרונה נפגשנו עם סגן השר קיש,

כמובן שיש גם שיח כלכלי מול משרד האוצר. בעניין של האוצר: צריך להבין שכל שיטת האקורדיון, שנוגעת לפתיחת המשק, הוא יפה מאוד למסיבת עיתונים, הוא לא עומד במבחן המציאות. סגירה ופתיחה של עסק זה אירוע כלכלי. כשאומרים לנו לסגור את העסק ואז לפתוח אותו שוב, זה כמו להקים עסק חדש.

בשביל לפתוח את העסק אתה צריך

הם מפחדים שהלקוחות יקרסו. יש פה גלגל שכדי להניע אותו צריך כסף,

או שמגיע בעצלתיים ובצורה מאוד חלקית.

זה דבר נוסף שצריך לטפל בו. יש בעיות קשות עם העניין של יישום

זה נובע מזה שיצרו פה סבך בירוקרטי. מדובר בסבך שנוצר

שי, אני מבקש לעבור לדוברים נוספים.

בבקשה.

יש לנו ילד אחד, אם הוא ירצה להמשיך בעסק אנחנו נשמח אבל אנחנו מנסים לפתח אותו בעוד כמה כיוונים. אני מקווה לפרוש בזקנה ובבריאות ולא עם

האם מישהו ממקבלי ההחלטות היה מלצר? היה בעל מסעדה?

אבל אני אמות מרעב. אני קניתי נכנסים בשביל למכור אותם

הם אומרים שאני אסגור את הפינה שלי ואתאבד,

שלי ואלך לאלף

והנדסה, ואיכות הסביבה, ומשטרה, וכיבוי אש, אנחנו יודעים לעבוד ואנחנו רוצים,

לקבל את ההכרה האמיתית ביכולת שלנו לעבוד בצורה

אז אם מסעדן כמו רותי עבד קשה כל החיים, ויש פה גם נושא של אנשים מבוגרים, ראינו לפני שבועיים זוג מסעדנים בני למעלה מ-70 שסגרו את העסק שלהם באזור הצפון. הם לא חסכו כל החיים לפנסיה כי לא היה להם מאיפה, זו בעיה של

אנחנו זקוקים לכסף כדי לשלם שכירויות ולהישאר בתוך מעגל העסקים החיים. חשוב להבין שברגע שעסק יוצא מתוך המעגל הזה הוא מאבד זכות לחיות. כמו אצל בני אדם,

אני חושב שצריכים לקבוע פה תפוסה של 50% 60% שמאפשרת ישיבה מרווחת לחלוטין. אני לא מתחייב על זה אבל - - - מי שלא

שימו מנעול ובריח על מי שלא

זה לא ייתכן שארבעה חודשים אתה לא יכול למשוך כסף ולצפות שהעסק ישרוד. אנחנו מסתכלים על מתווה פשוט: ישיבה בחוץ,

לחזור לעבוד ולאפשר לבעלי העסקים לפעול על פי התו הסגול. הוכח בסגר הראשון שאנחנו יודעים

ממילא הרי היינו סגורים בכפייה, איפה כל הכספים שאנחנו משלמים כביטוח על עסק ריק. שיחזירו לנו את הכסף או שיחזירו את זה בסוג של מעגליות אלינו בחזרה. יש מלא דרכים

הציגו פה נושאים: פיצוי ל-25% החל מחודש מאי, הנושא של גובה הפיצוי שהוגבל לחצי מיליון לעסקים שיש בהם שכירות והוצאה של מעל 10%, זה בעיקר לאולמות

להאריך את רישיונות בעלי העסקים עד סוף 2021, לא יקרה שום דבר, אפשר להאמין לעסק שהוא יעמוד באותם התנאים עד סוף 2021. אנחנו לא גנבים ולא רמאים, אנחנו בסך הכול אנשים שרוצים

מה רמת השיח שיש עכשיו ביציאה מהסגר השני?

בשורה שאתה יכול לתת לנו? צריך להגיד את האמת, משרד האוצר תומך בדרישה שלנו לאפשר חזרה למשק גם של עסקים קולטי

ניר, אני מבקש שתעלה דברים שהם לצורך העניין כי אתם באמת מהענפים שנמצאים בסיכון הכי גדול כי אצלכם גם חלק מהפתרונות שהם אפשריים אינם

אנחנו מול שוקת שבורה,

אנחנו ממשיכים לשלם סכומי כסף אדירים על שכירויות ואחזקה. יש בעיה עם מתווה הפיצוי, לא

כמי שהיה יושב-ראש ועדת הקורונה ויושב בוועדה הזו ועוסק בנושא לא פחות מפקידים ממשלתיים אני מרשה לעצמי לומר שהתפיסה שרואה את הכול דרך פריזמה של נתוני תחלואה ולא דרך פריזמה של הקווים האדומים של מערכת הבריאות, וכל התפיסה הזו שאומרת שקודם כל מטילים שמיכה

יחד עם זאת אנחנו סבורים שפתיחה מהירה מדי היא גם תזיק לכלכלה עצמה, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שפתיחה מהירה מדי של המשק תגרום לסגירתו

לא רק במתי ייפתח ומתי ייסגר אלא גם באכיפה, צורת האכיפה, גובה הקנסות, על מה קונסים,

עכשיו זה עד ספטמבר אוקטובר, לשר יש אפשרות להאריך את זה

אחרי זה זה חוזר ל-40%. לעניין נובמבר דצמבר אני מעריך שהשר יקבל החלטה בימים הקרובים.

כרגע המצב החוקי הוא שלאחר מכן אנחנו חוזרים

הנחיה כללית נשארת כללית ולא הופכת לאכיפה. האחראי לבנקים במדינה זה הפיקוח על הבנקים. הוא לא שייך למשרד האוצר? אני אומר, מי שאחראי זה הפיקוח על הבנקים.

בנק ישראל העביר לבנקים הנחיות שאמורות להגדיל את היקף האשראי במשק. מנקודת המבט של האוצר, הקמנו את הקרן במסלול המוגבר שיש בה היקף ערבות הרבה יותר משמעותי. עלו פה טענות לגבי היקף מימוש נמוך אבל בסוף היקף

עלתה גם טענה שיש עסקים שלא יכולים לגשת כי הם קיבלו הלוואה בקרן

המארחת תשלח אותך למנקה, המנקה יגיד לך שנגמר אתמול.

יש מגזרים עסקיים,

אם זה היה מלצר הוא לא היה מקבל טיפ. חברים, תתעוררו, זה לא יכול לעבוד ככה.

יש פה עסקים שקורסים בגלל ההתנהלות שלכם,

הם צריכים לעשות הפרדות. אני משלמת 27 פלוס מע"מ לחברות משלוחים. לא השארתם לנו שום ברירה, שאני אעלה על ווספה בגיל 60?

שחלק מהכסף יופנה לעזור להם להתניע מחדש את העסק שלהם בגלל האופי של

בגלל שצריך לקנות מלאים מחדש, בגלל שצריך להחזיר אנשים מחדש לכשירות. בהשוואה לזה שאנחנו אומרים